אנחנו ממשיכים דיון בוועדת הכלכלה בסוגיית הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון מס' 8) (ביטול החרגת העיתונות המודפסת), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת עופר כסיף, מוסי רז, איימן עודה, סמי אבו שחאדה ועאידה תומא סלימאן. קידמנו את החוק הזה והוא עבר אצלנו. היוזמים הגיעו לפשרה, שבירכנו עליה, מול גופי העיתונות ואחרים ואנחנו נעים לכיוון קריאה שנייה ושלישית. אני מבקש מכל מי שמדבר לא לחזור על טיעונים שנאמרו בדיונים הקודמים. עמדתי היא לקדם את הפשרה, עמדת חברי הכנסת היא לקדם את הפשרה וכל ההערות והדיון הכללי שהיה לא לחזור עליו, כי לא אתן לזה מקום. רק דבר שלא נאמר, דבר שהוא חדש לעצם זה שאנחנו מביאים את זה לקריאה שנייה ושלישית, כי דיון כללי וטיעונים בעד ונגד היו לנו, ואנחנו בירכנו על הפשרה ואמרנו שפשרה עושה קניין. גם חברי הכנסת לא נחה דעתם ולא היה להם קל לחתום על הפשרה הזאת, אבל מוטב להביא הישג מאשר להיתקע עם דבר שיישאר כך לעוד שנים רבות. הייתה פה שעת רצון גם מצד נציגי העיתונות וגם מצד נציגי הכנסת להגיע להסכמה, ואותה רוצים לדחוף ולקדם. גם חברי הכנסת, שידברו קצר ולעניין וגם אחרים, אדאג לכך. חברי הכנסת, אתם רוצים להגיד משהו בשלב הזה? ההצעה הזו, הסברנו כבר למה היא חשובה, לא צריך להסביר. אני חושב שכל מי שיושב בחדר שותף לרצון שהיא תעבור. כל אחד היה רוצה לראות טיפה שונה, אבל ההצעה הזו, כפי שאמר לי עמוס האוזר לא ידעתי את זה,

היא כבר 50 שנה על שולחן הכנסת, מאז ההנחה של חייקה גרוסמן ב-1972, ואני עצמי הנחתי לפי 22 שנה על שולחן הכנסת. הגיע הזמן לגמור עם זה היום כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אני מבקש להיצמד לנוסח הפשרה, לנוסח המקורי, ולא לשנות שום אות כי כל אות שנתחיל לשנות זה יכול לגרום לזה שלא יהיה חוק ואני לא חושב שמישהו פה מעוניין בזה. אנחנו מצילים חיי אדם, פשוטו כמשמעו.

עופר, להוסיף?

אוסיף בקצרה מאוד, גם בגלל שאין לי קול וגם בגלל שהדברים נאמרו. אני רוצה ללכת לשורה התחתונה:

כפי שאמר חבר הכנסת רז, שהאיזונים בו הם איזונים ראויים, המטרה היא מטרה ראויה לשמור על בריאותם של האנשים, ואני מקווה ומאמין שנעביר אותו כמה שיותר מהר. תודה לך, עופר. תודה לכם על התמציתיות. חברת הכנסת בזק, בבקשה. מצד אחד אני מאוד מתחברת לרצון להעביר את החוק הזה,

מהר. לדיון הקודם באתי בלי לדעת על ההסכמות ואני מודה שמאוד התאכזבתי ומאוד הופתעתי מהפער בין הצעת החוק המקורית לבין הפשרות. יש לי כמה הערות, הייתי רוצה להעלות בדיון. לא הגשתי הסתייגויות כי אני חברת קואליציה אבל אני חושבת שיש פה ניואנסים קטנים שעוד אפשר לעשות בלי לפגוע בחופש העיתונות וכן להבטיח שהמטרה שלשמה נוסח החוק - - - נראה במהלך ההקראה אם יש משהו שעוד אפשר לעשות, אבל אני נאחז באילנות גבוהים - מוסי רז ועופר כסיף. נאחז בקרנות המזבח? מוסי רז ועופר כסיף זה סמן שמאלי אידיאולוגי של בריאות הציבור וחופש העיתונות, ואם הם עשו פשרה אז אני הולך איתם. תודה. ד"ר שני שילה, העמותה לחולי סרטן, בבקשה. קודם כול, כבוד להיות פה. אני רוצה להגיד תודה לכולכם, לכל מי שלקח חלק ועובד על זה שנים. פגשתי פה אנשים מדהימים שעוסקים בזה 30 שנה. אצלנו זו התוצאה, הרי הכול ברור מאליו אבל כשאנחנו נמצאים היום במקום של עישון שהוא כל כך ברור וסגור שהעישון גורם לתמותה ממחלה שהיא שיא התמותה בישראל ובעולם מבין מחלות הסרטן, זה לא יתכן שאנחנו ממשיכים לתת יד לפרסום של מוצר כזה, שהוא ממכר. אני גם מבינה ומעריכה את כל העבודה הקשה שעשיתם כאן. באנו לתמוך בכם, להגיד לכם תודה. כמו שנאמר כאן, אם אפשר היה היום להגיד משהו או לעשות משהו, היינו אומרים: היום מפסיקים עם זה, כי עובדה שזה לא קיים בדברים אחרים. הרי אין פרסום כזה בטלוויזיה, אין פרסום כזה במדיות דיגיטליות, אז למה עדיין בעיתונות כתובה זה קיים? אבל זה העולם שלנו. אבל בתוך כמה שנים גם שם זה ייעלם. זה ההישג של המחוקק וזה דבר טוב. זה לא מיידי, אבל זה סופי. זה הישג מצוין. תודה לכם.

דנה פרוסט, האגודה למלחמה בסרטן, בזום. בבקשה. תודה רבה על ההזדמנות. שמעתי את דבריך ואקצר. בהקשר להצעת החוק, יש לי רק שאלה אחת על הפשרה שהושגה. ראיתי שבסעיף 2 אחת הפשרות שהושגו היא שגודל האזהרות על גבי הפרסומת יצומצם, ולא ברור לי מדוע. איך זה פוגע בעיתונות ברגע שהאזהרות מצומצמות? למה שטח האזהרות לא יהיה גדול יותר? זאת שאלה שהייתי שמחה לשמוע תשובה. היועץ המשפטי של הוועדה אומר שזה לא מופיע בהצעת החוק. אין דבר כזה בהצעת החוק.

אם ככה, גודל האזהרות יהיה עדיין גדול. נשמר כפי שהיה, לא גדול ולא קטן. הייתי שמחה להפנות את תשומת לב הוועדה למה שקורה כרגע בשטח. מבחינת התקשורת של חברות הטבק, הן מציעות QR שבהם יכולים להיכנס נרשמים, ואז בדיוור מציעים להם הפתעות, טיסות לחו"ל, מתנות ופרסומות על מנת גם לקבל את הדטה ואנחנו יודעים כמה שדטה זה כוח ועל מנת להציע לכם כל מיני הטבות בקניית מוצרי עישון. היועץ המשפטי יתייחס להערה שלך בהמשך. תודה רבה, דנה. שבי גטניו, העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, בבקשה. צהריים טובים, תודה על הקידום של החוק. את התיקון של החוק המקורי יזמנו עם יעל גרמן. נזכיר עוד את שמו של מרדכי ורשובסקי זכרונו לברכה ב-1987, שזה היה אחרי חייקה גרוסמן. גם לו הייתה תרומה לסוגיה. אתה נולדת ב-1948? ב-1972. הוא נולד בשנה שבה הניחו את זה לראשונה. אתה יודע להוקיר הראשונים, בבחינת כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כל הכבוד. רק אדווח באופן נדיר אני נוקט היום במה שמכונה בריאל פוליטיק. זה מאוד נדיר עבורי. אנחנו די גאים בך על זה. יכול להיות שזה סימן לבאות. אבקש לתמוך, בסיטואציה הפוליטית הספציפית הנוכחית, בחוק כמו שהוא, על אף שאתם יודעים מה אני חושב על הפשרה המסוימת. על אף שזה לא מושלם. רחוק משם, אבל יש מצבים, שאני מכיר בהם, שעדיף המצב הספציפי הזה מאשר - - - עדיף ציפור אחת ביד. תזכרו, 50 שנה אנחנו עובדים להעביר חוק כזה. עדיף ציפור אחת ביד מאשר 50 שנה על העץ. תודה, שבי. שירה כסלו, מנכ"לית מיזם למיגור העישון. תודה על זכות הדיבור. תמכנו בהצעת החוק הזה בנוסח המקורי שלה, ומה שחשוב לי לוודא בנוסח הקיים וכשאנחנו הולכים הלאה לאשר אותה זה שהתנאים שהיו עכשיו לפרסומת מותרת יישארו. כמו לדוגמה, לאורך כל שבע השנים הקרובות רק מודעה אחת בעיתון אחד למשך יום, ושהדיווח יישאר דיווח למשרד הבריאות, כולל ההוצאות, למשך כל התקופה שאנחנו הולכים לדבר עליה. אותה רגולציה, שתישאר.

תודה רבה לך, שירה כסלו. אנחנו עוברים להקראה.

אפשר גם לדבר, אדוני? הזכירו אותי כל כך הרבה. עמוס האוזנר, בבקשה. תציג את תפקידך, עמוס.

אני יושב-ראש המועצה הישראלית למניעת עישון, מלווה את נושא מניעת העישון מאז 1983 ואת החוק הזה מאז הצעתו של מרדכי ורשובסקי, שעבדתי איתו עליה. אני גם תומך בהצעה הזו, שהחוק יעבור כפי שעבר בקריאה הראשונה. אבל אני רוצה להזכיר שהוועדה הזאת, ועדת הכלכלה, בראשותו של חבר הכנסת יעקב מרגי קיימה דיון בחוק הזה והיא הגיעה למסקנה וחבר הכנסת מרגי הפנה את זה למשרד הבריאות שהחוק טעון תיקון. החוק טעון תיקונים בסיסיים שיסייעו לאכיפה שלו, ואני רואה את היועץ המשפטי שמהנהן לי בראש. אני מאוד מבקש שתצא מכאן הפנייה למשרד הבריאות שיעזור בתיקון החוק כדי שאפשר יהיה לאכוף אותו. ספציפית אפנה לנושא שכבר הוזכר כאן, נושא הדיוור הישיר, שהחוק הקיים מאפשר אותו.

תיקון 218. זה עבר את הקריאה הראשונה, אבל בין הקריאה השנייה לשלישית החזירו את הנושא של הדיוור הישיר והיום הדיוור הישיר הזה מותר ומנוצל לרעה. אלה הם כמה דברים שחשוב מאוד שהוועדה תתייחס אליהם. הדברים הללו נדונו בישיבה הקודמת ומה שהוכרע הוכרע. אני לא מבקש לשנות שום דבר, אני רק מבקש שתהיה פה הפנייה למשרד הבריאות שהחוק הזה, שיעבור בקריאה השנייה והשלישית כפי שהוא אני מדגיש, לא לשינוי - - - קודם כול, אתה צריך להכיר את עבודת הכנסת. יכולים חברי כנסת להסתייג, והסתייגות שעוברת ברוב משנה את החוק. מבטיח לך שעמוס מכיר את החוק - - - רק הקדוש ברוך הוא שולט בחוק. אנחנו רק עושים השתדלות שזה יקרה כמו שסיכמנו.

אבל הסתייגויות בהצבעות יכולות לשנות חוק.

אבל פה זה חוק שאושר - - - אבל פה יש הסכמה, בכל מה שתלוי בוועדה הזו. מה שתלוי במליאה זה ניהול אחר. תודה לך, עמוס. פרופ' חגי לוין, אתה רוצה להגיד משהו? קודם כול,

כאיגוד רופאי בריאות הציבור, בעד קידום כדי שלפחות עוד שבע שנים נהיה כפי שציינת. אבל באנלוגיה לעישון, יש הרבה מעשנים שחושבים שהם יפחיתו את כמות הסיגריות ובסוף הם יפסיקו לעשן. אנחנו רואים רבים מהם מפחיתים אולי את הכמות אבל שואפים יותר מכל סיגריה, ובסוף לא מפסיקים לעשן. הלוואי שלא נתבדה ובאמת בעוד שבע שנים לא יהיה כתם על העיתונות הישראלית, שממשיכה לפרסם מוצרים שהורגים בני אדם. לא נהוג לחזור לדובר, אבל יש לך תפקיד מיוחד,

מה את רוצה להוסיף? גם אני לא בקיאה ולא יותר מדי פוליטיקאית. אני לא יודעת אם האופוזיציה

אבל אני רוצה לקרוא לאופוזיציה שיצביעו - - - שיצביעו בעד. הנה, כסיף יסגור לך את זה. הוא יצביע בעד. האוכלוסייה הזאת, שחלקה הגדול גם מצביע לאופוזיציה, זו האוכלוסייה שצריך לדאוג לה, והם צריכים לדאוג למצביעים שלהם.

טובת הכלל, את צודקת. יש פעמים שמצביעים ביחד, היו לנו לא מעט חוקים שהם בקונצנזוס. יש דברים שעושים יחד. תודה רבה לכם, הקראה. אני רוצה להקדים שני משפטים לפני קריאת הסעיפים של הצעת החוק והדיון בהם. המשפט הראשון נוגע לסוגיות שנשארו פתוחות בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה, גם ציינו את הדברים בדברי ההסבר. לכן התיקונים שמסומנים ב"עקוב אחר שינויים" על גבי הנוסח שהופץ לקראת הדיון הזה כוללים את אותם תיקונים.

ככל האפשר, לתאם אותם כמובן עם משרד הבריאות, משרד המשפטים וחבר הכנסת מוסי רז. תוך כדי הקראה אסביר כל תיקון. באופן כללי, מדובר על מתווה מדורג לביטול החרגת העיתונות המודפסת מאיסור הפרסום הכללי שנקבע בתיקון מ-2019. הסעיפים שאקרא עכשיו ייכנסו לתוקף ב-1 באפריל 2029, ולאחר הסעיפים האלה מופיעים הסעיפים שעוסקים בהסדר שיחול עד אותו מועד. "הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון מס׳ 8) (ביטול החרגת העיתונות המודפסת), התשפ״ב-2022. 1. תיקון סעיף 3. בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ״ג-1983 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 3(ב), פסקה (1) - תימחק." זה סעיף ליבה ביטול החרגת העיתונות המודפסת מאיסור הפרסום. אולי נקרא כמה סעיפים שעוסקים באותו נושא ואז הוועדה תצביע. הכי יעיל והכי מהיר, תבחר לנו את המסלול. כמו שאמרתי, מסעיף 1 עד סעיף 7 זה התיקון שנוגע להסדר שיחול מ-1 באפריל 2029 ביטול ההחרגה והסעיפים הנלווים.

תיקון סעיף 5. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, במקום 'בסעיף 3(ב)(1) ו־(2)' יבוא 'בסעיף 3(ב)(2)'." כאן זה תיקון לגבי ההגבלות שחלות על פרסומות מותרות. היום פרסום בעיתונות המודפסת מותר, מכיוון שהוא כבר לא יהיה מותר היה צריך לעשות כאן התאמה.

ביטול סעיף 6. סעיף 6 לחוק העיקרי בטל." יש בסעיף 6 הוראות לעניין פרסומת מותרת בעיתונות מודפסת. כמובן שהסעיף כבר לא יהיה רלוונטי.

תיקון סעיף 7. בסעיף 7(א) לחוק העיקרי, במקום 'בסעיף 3(ב)(1) ו-(2)' יבוא 'בסעיף 3(ב)(2)'." סעיף 7 לחוק נוגע לאזהרות שמופיעות על גבי הפרסומות המותרות. גם כאן זה תיקון נלווה לביטול החרגת העיתונות המודפסת מאיסור הפרסום.

תיקון סעיף 9א. בסעיף 9א לחוק העיקרי (1) בסעיף קטן (א), במקום 'בסעיף 3(ב)(1) ו־(2)' יבוא 'בסעיף 3(ב)(2)'; (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא: '(ב) דוח כאמור בסעיף קטן (א) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד.'; (3) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים 'וכן את סך ההוצאות' תימחק." סעיף 9א נוגע לדיווח למשרד הבריאות בדבר הוצאות בדבר פרסומות מותרות, וגם כאן היה צריך לעשות כמה התאמות בעקבות התיקון שנוגע לביטול החרגת העיתונות המודפסת. לפי התיקון תחול חובת הגשת תצהיר על מי שמפרסם פרסומת מותרת בחנות למוצרי עישון. "6. תיקון סעיף 11. בסעיף 11(א) לחוק העיקרי, פסקה (5) תימחק.". זה מחיקת העבירה הפלילית שנוגעת לאיסור. "7.

בתוספת לחוק העיקרי,

במקום 'בסעיף 3(ב)(1) ו-(2)' יבוא 'בסעיף 3(ב)(2)'." זה תיקון טכני שנוגע לתוספת לחוק, שעניינה אזהרה בפרסומת מותרת.

תחילתו של חוק זה ביום ט״ז בניסן התשפ״ט (1 באפריל 2029) (להלן יום התחילה)." אני עוצר כאן כי יש כמה

יש הסתייגויות מטעם חברי הכנסת קיש,

אזולאי ומלכיאלי. זו בעצם הסתייגות אחת, מכיוון - - - אגב, זה לפנים משורת הפנים, כי אם הם לא נוכחים אנחנו לא חייבים לקבל. אבל בדרך כלל, כשהם נוכחים הם לא עושים לנו פוליטיקה. הם מתנהגים יפה בוועדת הכלכלה אז אנחנו מקבלים חלק מההסתייגויות שלהם, למרות שהם לא פה, לפנים משורת הדין. ההסתייגות היא מהותית? יש גם וגם. יש שלוש הסתייגויות, שהן חלופיות מכיוון שעניינן הוא הוספת סעיף מטרה לחוק. מציעים להוסיף כאן: "מטרת חוק זה להוות מסך עשן של עשייה לממשלה מתפרקת. מטרת חוק זה להקשות - - -" הם רוצים לדבר במליאה. זה לא ענייני, אבל למשל: ההכנסות לקופת המדינה יוקצו למשרד הבריאות." זה נמחק. את זה הורידו. בסדר, הסתייגויות יוצרות זמן דיבור במליאה. זו הדרך של האופוזיציה לצבור זמן לפיליבסטר ואנחנו, כקואליציה, כמו שהילל ושמאי הקדימו דברי חבריהם לדבריהם, נצטרך לשמוע את הנאומים. זה חלק מתפקידנו. עוד מטרה: "מטרת חוק זה להוסיף רגולציה מיותרת ומחטיאה למטרה". על פי הנחיית היועצת המשפטית של הכנסת, הסתייגויות שעניינן הוספת כמה סעיפי מטרה הן הסתייגויות חלופיות, אז הוועדה יכולה להצביע קודם כול על ההסתייגות הזאת ולאחר מכן אפשר יהיה לשמוע - - - תנסח לנו על מה מצביעים. כרגע על ההסתייגות שהקראתי, שעניינה הוספת סעיפי מטרה. מי בעד ההסתייגות שהוקראה? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

אנחנו נגד פה אחד. אנחנו נגד ההסתייגות אבל מאשרים לה להגיע למליאה. יש הסתייגויות גם לסעיפים 1, 2, 3 ו-4. ההסתייגויות האלה עניינן מחיקת הסעיפים האלה.

סיעות הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית. מי נגד ההסתייגות? מי בעד? מי נמנע?

פה אחד נגד, אין בעד ואין נמנעים. גם ההסתייגות הנ"ל לא התקבלה. מה שאני מציע כרגע זה לשמוע הערות לסעיפים שהקראתי, ואם אין הערות אפשר יהיה להצביע. הערות לסעיפים הללו? אין הערות. אז סעיפים 1 עד 8. מי בעד סעיפים 1 עד 8, כפי שהוקראו? מי נגד? מי נמנע?

בעד פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הסעיפים מאושרים. הסעיפים שאקרא עכשיו מדברים על ההסדרים שיחולו לפי 1 באפריל 2029. "9. הוראות מעבר. (א) על אף האמור בסעיף 8 (1) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד ליום ב׳ בניסן התשפ״ה (31 במרס 2025) יקראו את סעיף 3(ב)(1)(ב) לחוק העיקרי כך שבמקום 'זהה בגודלו לשטח' יבוא '׳כפול משטח'." זה אומר שבתקופה הזו המודעה, מה שנקרא "מודעת הנגד" מטעם משרד הבריאות, שהיא תנאי לפרסום למוצרי עישון בעיתונות המודפסת, תהיה בשטח כפול משטח הפרסומת. זה תיקון אחד. מי בעד סעיף 9(א)(1)? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הסעיף אושר.

פסקה 9(א)(1) מאושרת. הפסקה הבאה היא הצעה של משרד הבריאות בעקבות נושא שעלה בעת הדיון בהכנה לקריאה ראשונה. כתבנו בדברי ההסבר שבעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת הכלכלה של הכנסת,

בנושאים אלה אז זה הנושא השני: קביעת מגבלות נוספת שיחולו על פרסום מוצרי טבק ועישון בעיתונות המודפסת בתקופן תוקפן של הוראות המעבר. אקרא ונציגי משרד הבריאות, כמובן, יכולים להסביר.

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד ערב יום התחילה" יום התחילה, כפי שאמרתי, הוא 1 באפריל 2029 אחרי סעיף 3(ב)(1)(ב) לחוק העיקרי יבוא:" אלה עוד תנאים לפרסום של מוצרי עישון בעיתונות המודפסת. "(ג) הפרסומת למוצר העישון לא תציג" כתבנו "מוצר עישון" "כעדיף על מוצר עישון אחר". אנחנו רוצים להוסיף גם: "סוג מוצר עישון כעדיף על סוג מוצר עישון אחר". (ד) בפרסומת למוצר העישון לא יוצגו ברקודים דו-ממדיים (QR קוד) או הפניות לאתרי אינטרנט," אגב ההערה שנשמעה קודם לכן. האם זה בכלל חוקי היום? ממילא אסור לפרסם באינטרנט וזה סוג של פרסום. אבל במודעה בעיתונות המודפסת מופיעה הפנייה: לפרטים ראו אתר כך וכך או בר קוד. "(ה) בפרסומת למוצר העישוו לא יוצג מוצר עישון למעט תמונה, איור או ציור של אריזה אחידה של אותו מוצר, כאמור בסעיף 9ב(א)." כמו שאמרתי בדיון האחרון, וזה גם צוין בפרוטוקול, אני מבקשת להכניס את ההחמרה הזו. כולנו מסכימים שבסוף זה ייגמר, אבל עד שזה ייגמר, שלפחות יהיו החמרות נוספות בעניין הזה, ואני מבקשת להכניס את התוספות האלה. הבנתי שזה מקובל ואין בעיה עם זה. עוד הערות לדבר? אין הערות. תגדיר על מה מצביעים. סעיף 9(א)(2). מי בעד סעיף 9(א)(2)? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הסעיף אושר. אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיף מאושר פה אחד. הסעיף הקטן הבא נוגע להוראות שיחולו מ-1 באפריל 2025 עד 1 באפריל 2029. אלה תנאים שנוגעים להיקף ההגבלות על היקף הפרסום בעיתון מודפס. אקרא ויכול להיות שיהיו כמה תיקונים תוך כדי. "(ב) בתקופה שמיום ג׳ בניסן התשפ״ה (1 באפריל 2025) ועד ערב יום התחילה יקראו את החוק העיקרי כך: (1) בסעיף 6, במקום סעיף קטו (א) יבוא:" כאן יכול להיות שמבחינת הסדר נשאיר את סעיף קטן (א) כפי שהוא כי הוא קובע שאסור לעשות יותר מפרסומת אחת למוצר עישון בעיתון אחד או במהדורה אחת. אלה התנאים לעשיית פרסומת מותרת בעיתון אחד.

לא יעשה אדם פרסומת מותרת בעיתון מודפס לפי סעיף 3(ב)(1) אלא אס כן התקיימו כל אלה: (1) הוא פרסם באתר האינטרנט של העיתון,

הודעה בדבר כלל השטחים שהוקדשו בעיתון לפרסומת מותרת בארבעת הרבעונים האחרונים שקדמו לרבעון שבו חל מועד פרסום ההודעה (בסעיף קטן זה כלל שטח הפרסום השנתי)" הוספנו כאן: "מידע שפרסם כאמור זמין לעיון הציבור באתר האינטרנט שלו," אני לא בטוח שהתוספת הזאת נדרשת.

כלל שטח הפרסום השנתי בעיתון בארבעת הרבעונים שתחילתם ברבעון שבו פורסמה ההודעה האחרונה לפי פסקה (1) לא יעלה על 75% מכלל שטח הפרסום השנתי כפי שפורסם בהודעה האחרונה כאמור; (3) בכל מהדורה מודפסת של עיתון אחד תפורסם לכל היותר פרסומת מותרה אחת." כפי שאמרתי, את ההוראה הזאת יכול להיות שנשקול להשאיר. היא קיימת היום בסעיף 6(א), יכול להיות שמה שהקראתי עכשיו יהיה סעיף

זה עניין מבני יותר. אנחנו רוצים להתייחס כאן למצב שבו לעיתון אין אתר אינטרנט, כי יש חלק מהעיתונים שלא בהכרח אתרים כאלה ובכל זאת אנחנו רוצים שתהיה הודעה על שטחי הפרסום כדי שניתן יהיה לעקוב אחר יישום המתווה ההדרגתי של הפחתת שטחי הפרסום בתקופה שמ-1 באפריל 2025 עד 1 באפריל 2029. אנחנו מציעים לקבוע שהפרסום בעיתון שאין לו אתר אינטרנט בעיתון עצמו, אם זה מקובל על הוועדה.

רק שאבין, אני שואל את ינון: ידיעות אחרונות, וינט נחשב אתר אינטרנט?

זה נחשב אתר אינטרנט ויש לנו אתר של ידיעות אחרונות. לכל העיתונים הגדולים יש אתרים. הערביים אני לא בטוח. מה רצית להגיד, גברתי? אני רוצה להעיר שהאיסור על פרסום לא בהכרח חל רק על העיתון. איסור פרסום זה משהו שקיים בהרבה מקומות ויכולים להיות כמה אנשים שמעורבים בפעולת הפרסום. לכן להגיד "הוא פרסם באתר האינטרנט של העיתון" זה לא נכון. מה שצריך להגיד פה זה שהוא לא יעשה פרסומת, אלא אם כן התקיימו לגבי אותו עיתון כל אלה ואז התנאים צריכים להתקיים לגבי העיתון, לא הוא בהכרח זה שמבצע אותן. כלומר, בסביל: תפורסם. אבל צריך להגיד מי עושה את הפעולה. אלא אם כן התקיימו לגבי אותו העיתון כל אלה אז אלה תנאים שצריכים להתקיים לגבי העיתון, אבל הם תנאי מקדמי לפרסומת. תעבדו על הנוסח. הערה כזו כדאי להביא מראש לדיון. נשקול בשלב הנוסח. מי סעיף קטן (ב)(1)? מי נגד? מי נמנע הצבעה הסעיף אושר. בעד פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיף אושר עם התיקונים שהוקראו ושינויי הנוסח שייעשו.

היא תיקון לסעיף העונשין. כפי שאמרתי, בדברי ההסבר כתבנו שהוועדה תדון בקביעת עבירות פליליות לעניין המגבלות החדשות המוצעות על פרסום מוצרי טבק ועישון בעיתונות המודפסת בתקופת תוקפן של הוראות המעבר, כי קבענו כאן הוראות ואין שום סנקציה על ההפרה שלהן. מה שאנחנו מציעים הוא: "(2) בסעיף 11(א), במקום פסקה (5) יבוא: '(5) עשה פרסומת מותרת בעיתון מודפס כאמור בסעיף 3(ב)(1), בלי שהתקיים תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 6(א)(1) עד (3);'" זו עבירה פלילית שעונשה המרבי הוא קנס, כאמור בסעיף 61א(4) לחוק העונשין. כמו שהצעת קודם, שלא ניגע ב-6(א) הקיים היום אלא נוסיף עליו, גם פה לעשות את ההתאמה. לא לגעת ב-(5) אלא להוסיף (5)(א) שיתייחס להוראות החדשות. ככה גם אפשר לנסח את סעיף העונשין בצורה יותר מדויקת. מקובל. מי בעד סעיף קטן (ב)(2), כולל התיקון שנאמר? מדובר לגבי הפלילי? אתה לא בעד? לא כדאי לך לעצור את העגלה עכשיו. אולי לא ירדתי לסוף העניין. אולי תסביר מה העניין הפלילי כאן. ככלל, האכיפה של הוראות חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון היא פלילית. זאת האכיפה היחידה שכרגע קיימת. זו אכיפה קיימת כבר היום, אז אנחנו לא משנים כלום. אנחנו משנים כאן שינוי קטן מכיוון שהוספנו הוראות חדשות, הוראות שחלות בתקופת המעבר. אבל מראש העבירה כאן הייתה פלילית. כדי שיהיה ברור: אין פה סנקציה מסוג חדש, יש סנקציה שהייתה תמיד. תודה על ההבהרה. מי בעד סעיף קטן 9(ב)(2)? מי נגד? מי נמנע?

אין מתנגדים, אין נמנעים, הסעיף אושר פה אחד. הוועדה השלימה את האישור של סעיפי הצעת החוק. הוועדה השלימה את סעיפי הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית במליאה, מברכת את יוזמי החוק מברכת על החוק שהעבירו בכנסת וחתום על שמם, מברכת את כל מי שעסק בזה 70 שנה ו-50 שנה ו-30 שנה ותיכף, עוד קצת שנים, לא יראה פרסומת לעישון. תהיו בריאים, תפסיקו לעשן. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה